בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים בסעיף ראשון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ארז, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני מתכבד להביא בפני חברי הכנסת המכובדים את אישור מוסדות ציבור לפי סעיף 46, ברשימה שמספרה 13-283-18. זאת רשימה מיוחדת כי היא חותמת את השנה האזרחית הזאת ואת המושב הזה של ועדת הכספים. אני חייב לציין שהרשימה הזאת חותמת כמות של 650 אישורים, כבוד הרב גפני, של סעיף 46 שניתנו בשנת 2018 לעומת לפני חמש שנים. איפה גר גפני משה הזה? רק רגע. אני מציין אתכם לטובה על שיתוף הפעולה. אנחנו חותמים את השנה האזרחית הזאת עם הרשימה הזאת 650 אישורים,

לשיתוף הפעולה. בכל פעם שביטלו דיון, תמיד דאגתם לשים את הרשימות האלה בראש סדר-היום וזה באמת דבר שהוא לא מובן מאליו.

אני מבקש מחברי הכנסת הנכבדים, חברי ועדת הכספים וכבוד הרב גפני, לאשר את הרשימה שמספרה 13-283-18. תודה רבה. איפה גר גפני משה הזה? אני לא יודע איפה הוא גר. בסעיף 41, היושב-ראש הוא גפני משה. אני שואל איפה הוא גר. אני צריך למצוא איפה הוא גר. לא מצוין היכן הוא גר. לי אין קשר עם השם הזה. העמותה הזאת מתקיימת ופועלת במודיעין עילית.

הזה בלט כי זה לא שם שכיח. על פי שם המוסד,

הבנתי שאתה לא קשור. מה לגבי הנושא של ניהול תקין? אני מנהלת חטיבת רווחה ברשם העמותות. העמותות והחברות לתועלת הציבור שנבדקו, יש להן או אישור על הגשת מסמכים או אישור ניהול תקין. יפה. ארז, אני מאוד משבח אותך על העניין הזה. אני משבח אתכם, למעשה, את כולם. הקצב הוא קצב שלא הורגלתי בו בשנים עברו. הקצב היה הרבה יותר איטי ואני מברך אתכם על זה. זה גם מעיד על העובדה שהממשלה יוצאת מדברים, אבל אתם יודעים לתת את המענה כפי שמגיע על פי החוק. אני מודה לך על כך. רבותיי, אני עובר להצבעה. מי בעד אישור מוסדות ציבור כפי שהביא אותם ארז אורעד. נא להצביע.

נמנעים,

הרשימה אושרה. מיקי לוי,

קיימנו כאן דיון בנושא של הפסקת הפעילות באזור התעשייה בכפר קאסם,

ישראמרין.

חיפשתי את המנכ"ל עכשיו והוא באמצע נאום בכנס. אני תכף אדבר איתו שוב. לא נמצא פתרון. משרד הפנים לא נתן לזה

סיכוי ומחר 60 עובדים ילכו הביתה ועוד 200 עובדי קבלן יפסיקו לעבוד. היה אפשר, כמו שמצאנו פתרון

התעשייה ירקון, להאריך את האישור בכפר קאסם. סתם חבל כי אין מה לעשות בימיה האחרונים של הכנסת. הכנסת סיימה את ימיה ולכן אני

רואה אפשרות לבוא ולעזור ל-60 העובדים האלה. בהבל פה יכלו להגיד שנותנים להם צ'אנס לעוד שנתיים כדי למנוע את סגירתו של המפעל החשוב הזה. עוד 60 עובדים, עוד 200 עובדי קבלן. אני אומר את זה כי אין לנו זמן לעבוד עבורם. אין לי מה לעשות, אני רק אומר את זה לפרוטוקול.

דיברתי עם המנכ"ל גם קודם. הרי אנחנו דיברנו על זה כאן. היה נראה כאילו הוא כן יכול למצוא פתרון. זה לא חייב להיות פתרון שבדיוק מדברים עליו. אני אדבר איתו כשהוא יסיים. אני לא מתייאש מהעניין ויכול להיות שנוכל בשתדלנות אולי כן באמת זה כמו שאתה מציג את זה. זה 200 עובדים ועוד 60 עובדים שיאבדו את מקום עבודתם.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15. הכנסת יושב-ראש ועדת הכספים בס"ד,

האוצר ירושלים הנדון: אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה